אני רוצה להתחיל קודם דיון של מליאת הוועדה הכוללת להשלמת שיבוצים בוועדת משנה כוח אדם. אנחנו רוצים להוסיף חברה לוועדת משנה לכוח אדם של צה"ל, את מיכל וונש. ואנחנו רוצים להוסיף שלושה ממלאי מקום: יואב סגלוביץ', יאיר גולן ומיכל שיר שממלאת את מקומה של שרן השכל. אורנה, למען הפרוטוקול, ממלא מקום שלך הוא אישי. אז רק תגידי לי, זה טכני יואב סגלוביץ' או יאיר גולן? יאיר גולן.

יהיה ממלא מקום של מיכל וונש. נכון? לטקו, אנחנו בסדר?

יש לנו חבר אחד ושלושה ממלאי מקום, יש לנו שני חברים שאין להם עדיין ממלא מקום אורנה ברביבאי ושרן השכל. כך שאנחנו במצבת מלאה של חברים וממלאי מקום.

אורנה ברביבאי ממלא מקום שלה הוא יאיר גולן?

שרן השכל ממלאת מקום מיכל שיר. מיכל וונש חברה חדשה, מתמנה לוועדה, וממלא מקום יואב סגלוביץ'. מי בעד?

הצבעה בעד, פה אחד השינויים אושרו. אושר פה אחד. הישיבה הזאת נסגרת. הישיבה ננעלה בשעה 09:03.